טוב, תקנות מס הכנסה, הנושא של ה-CRS. אני מתנצל בפניכם על זה שאנחנו נכנסנו למצב חירום, יש אופוזיציה יותר גדולה והעברות כאלה בפעמים קודמות לקחו 10 דקות, רבע שעה. אין פה